בוקר טוב או יותר נכון כמעט צוהריים טובים. אנחנו מתכנסים היום, כ"א בתמוז התשפ"ג,

כאשר בעצם ניכנס היום להקראה של החוק. לאור הדיונים הקודמים שהיו והנקודות שעלו

שהכנסנו לתוך החוק ולאחר מכן ניגש להקראה.

כידוע אני הגשתי את הצעת החוק הזה כהצעת חוק פרטית, כחברת כנסת בכנסת הקודמת. אז לא חלמתי שאני אגיע להיות שרת ההתיישבות

את החוק הזה העברנו בקריאה טרומית ואחר כך בקריאה ראשונה. בכנסת הזו החלנו

ההתיישבות היא ערך, ערך שמעוגן בחוק יסוד של מדינת ישראל,

אנחנו כמדינה צריכים באזורים האלה את

את הגלגל המציאו לפנינו. המציאו אותו לפנינו עוד בתקופות ועדות הקבלה, שכללו אותו וסידרו אותו טוב יותר בתיקון מס' 8 כך שהוא יעבוד יותר

גברתי השרה, אם אפשר להתכנס למשפט סיכום. בסדר. אני אומרת שיש לנו צורך לאומי שהיישובים האלה יגדלו, יש לנו צורך לאומי שהיישובים האלה יהיו חזקים, זה צורך שלנו כמדינה. אנחנו לא עושים להם

של המקומיים, וביחד מבצעים בהתיישבות גם העירונית וגם הכפרית צמיחה מפוארת. כך צריך להיות בכל נקודה

הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בבג"צ סבאח. אני רוצה להזכיר שתיקון מס' 8 הסדיר פחות או יותר בצורה מאוזנת את העניין של ועדות קבלה. שופטי הרוב, חמישה נגד ארבעה, דחו את העתירות

באותם מקרים שיש אפליה, חזקה על הציבור בישראל שיודע לעמוד על זכויותיו. לכן היום לא רק שאנחנו צריכים לא לחשוש כביכול מבג"צ סבאח אלא אנחנו חייבים לדעת שמצבכם כמחוקקים טוב

אני חושב שחלק מהדרך שלפחות בעבר היה נראה שאפשר היה לפרש את (5) בהלימה לאיסור האפליה, זה דיבר על העובדה שאתה מקבל את הפרהסיה אבל לא מסתכלים מי אתה בבית. זאת אומרת,

בהתנדבות, כולם בדרך כלל בלי נגיעות אישיות והשיקולים שלהם הם שיקולים ענייניים. למה לא לסמוך עליהם? 10 שנים זה כבר עובד עם זכוכית מגדלת אבל

בעיניי חשוב לשמר את סעיף (5),

לכאורה ההכנסה של חוסר התאמה של מועמד למרקם קהילתי של היישוב, אלא אם כן יש פה איזו הבנה שאני לא מבין

אני מדבר על שמונה מקרים כרגע שהגיעו לבתי משפט ואני מדבר על אלפי פניות שהצטברו אלינו והגיעו אלינו לאורך

אגב, אנחנו מלווים את כל נושא ועדות הקבלה וגם בחוק אנחנו חלק מוועדות הקבלה האזוריות ואני מצטרף לדברים שנאמרו כמי שגם ישב הרבה שנים בוועדות קבלה וכמי שעכשיו יש לו נציגים בוועדות הקבלה. אנחנו מקפידים, בטח במושבים בכל מה שקשור לקיום החוק והקריטריונים לקבלה,

הדבר נוגע גם לכך שהעילות להבנתנו לא צומצמו, אלה שבגינן יהיה ניתן או לא ניתן לקבל אנשים באמצעות ועדת הקבלה. צריך גם להדגיש שהמספרים,

יש את ההגדרה המקובלת בהקשר הזה.

על האזורים האלה חלים כל הכללים כפי שהיו קודם. "הוא מאוגד כאגודה שיתופית שהרשם סיווג אותה כיישוב קהילתי כפרי או אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית (בהגדרה

היא מחליטה אם באמת ביישוב הזה יש נזקקות מיוחדת. לא תמצא הרבה ותעבור עליו שמית ותראה.

אין הרבה ישובים שהם לא בפריפריה שנכנסים להגדרה הזאת אבל אם יהיה ישוב כזה,

זאת דוגמה מצוינת. למרות שאמציה נמצא בנגב, זה שרירותי. אם כביש 35 היה עובר מדרום לו, הוא היה מחוץ לחוק אבל אם אנחנו מסתכלים רק על היישוב הזה, ישוב מאוד מורכב

בסוף זה עולה לה כסף. זה עולה לה תשומות.

היא עושה את זה ככל שיש באמת צורך. זה נדיר שבנדיר ותבדוק את כל ההחלטות של

זה אינטרס מדינתי. אתה בא וקובע שיישוב מסוים הוא בעדיפות לאומית,

זה אינטרס מדינתי. זה תואם אחד את השני. צריך לדעת שאנחנו ברמ"י,

הולכים על בסיס החלטות הממשלה שמקבלים שיכון לגבי העדפות

האלה ועם הסיווגים

"ישוב קהילתי כפרי או אגודה שיתופית,

ככל שאנחנו מדייקים את זה למשהו שאפשר לספור אותו, אנחנו יכולים להתקדם הלאה. אתם רוצים להתייחס כי זה כן מונח שקיים היום בחוק. בתיקון 8 לקחו אותו מהסדר חקיקתי שכבר קיים.

אגב, מגלים את זה בדיוק בתקופה שאנחנו נמצאים, לקראת בחירות, אז מגלים שיש בתי אב אין סופיים ביישוב מסוים כי אף אחד לא שינה את כתובת המגורים

נציג המועצה האזורית שבתחום שיפוטה נמצא היישוב הקהילתי, רשם האגודות השיתופיות או נציגו, נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל או ההסתדרות הציונית העולמית,

מה שהוועדה

שהאוכלוסייה ביישובים האלה מתבגרת וכתוצאה מכך יש פחות ופחות ילדים, בעיקר ילדים צעירים, ומעונות יום וגני ילדים נסגרים. כשיש מצב כזה ביישוב, זה אומר שהמצב הדמוגרפי פנימי שלו הוא מצב רע. הוא מצב שזקוק לשיקום. זה דבר שאנחנו נבחן אותו עת

בואו ניתן לו פרק זמן מסוים שהוא ישלים את כל ההקצאות שהוא צריך להשלים. ניתן לו פרק זמן מסוים. אם הוא רוצה את ההטבות האלה ואם האינטרס

סליחה שאני אומרת. יש דבר בסיסי שלא הבנת.

היישוב הזה בעצם קיומו במרחב נותן

לה לכל הפחות ספק אם קיימת ההצדקה

לכל הפחות עלה ספק. למה עלה ספק?

במצב הזה אנחנו לא מדברים על דמוגרפיה.

לכן זאת שאלה ולא סימן קריאה אבל אני רק אסיים את הנקודה. השאלה אם אנחנו לא יכולים להחזיר את הפונקציה של חוות הדעת להיבט הקהילתי הזה של הקהילה שהיכולת התפקודית שלה פחתה עם השנים ולכן מוצדקת פריסת

תודה רבה. הדיון הבא יתקיים מחר בשעה 13:15 עד השעה 16:00 בחדר ועדת החינוך. תודה רבה לכולם. << סיום >> הישיבה ננעלה בשעה 11:54. <<